בוקר טוב לכולם. היום ה-15 בפברואר 2022 למניינם, י"ד באדר א'

באמת לאור הפרסומים האחרונים שראינו לגבי שירותי הבריאות בפריפריה והחסרים הנדרשים. הנושא של צמצום פערים בבריאות זה נושא שעולה חדשות לבקרים כאן בוועדה. אחד הדגלים שהנחנו ושהנחתי

לכן, אני מבקשת לשמור על דיון מכבד ומכובד. נפתח עם ההסתדרות הרפואית. נמצא כאן ד"ר אריה ביטרמן, יושב ראש חטיבת בתי חולים וסגן יושב ראש הר"י.

בוקר טוב לכולם.

לפני כן,

שלום, בוקר טוב לכולם.

סמנכ"ל פיתוח בינוי. נכון, סמנכ"ל בכיר וראש מינהל התכנון במשרד הבריאות.

רק שר, מנכ"ל ואפילו ראש ממשלה. כזה אסטרטגי השינוי שצריך להיות בבית חולים העמק ובצפון.

תודה רבה. אני אשמח רק לומר - באמת ראיתי שגם דה-מרקר העלו כתבות על

אני ממש מודה לכל מי שדיבר עד עכשיו.

מאוד משמעותי ממנהלי המחלקות להיות כאן. אנחנו מייצגים את כל מנהלי המחלקות של בית חולים העמק. אני אציג בקצרה את האנשים שנמצאים פה: ד"ר גלעד חן הוא מנהל הרפואה הדחופה של ילדים, ד"ר זיו נאמן הוא מנהל כל מערך הדימות של בית חולים העמק,

אנחנו יכולים לשלוח לכם את הווידאו. במסיבת עיתונאים הוא התחייב לבית חולים על, מקבילה של סורוקה, כמו רמב"ם, כמו שיבא, כמו בילינסון, כמו איכילוב.

ואולי סוף-סוף יהיה מה שצריך להיות: רשות אשפוז ממלכתית עם שוויון, ולא בני ציון שעובד ככה, שערי צדק שעובד ככה, סורוקה עובד ככה,

מה זה הבלגאן הזה?

אנחנו כולנו עצובים על האירוע הזה. ראינו כאן גם את פרופ' קופלמן ושמענו גם את פרופ' נמרוד רוזן. אני רוצה לתת לך דוגמה למשהו שיכול להתרחש, גברתי, וצריך לרתום את כל

אני ביקרתי בבית החולים לפני חודש או חודש וחצי. לא שבית החולים חדש לי - הוא מוכר לי מלפני כן. כמו שנאמר כאן, זה רחוק מלהיות בית חולים

אמר דורון ותיאר יפה את מצב העמק. אני מצטער, גברתי יושבת הראש, שאין כאן

כנראה שמה שקורה בצפון מזרח המדינה לא כל כך מטריד אותם. אני מצטער שאין פה נציגות של משרד האוצר שיכולה לתת

שאני תוהה איך בית חולים מסוגל לכנס לחלקו מחלקת יולדות מהממת ומשוכללת, כאשר האנשים שזקוקים לנשימה בטיפול נמרץ לא מקבלים אותה.

עידית, אבל זה נורא ברור. יולדות זה נורא כלכלי לבתי החולים. אלה מחלקות שהן רווחיות, אז בתי החולים ישפרו

77 אחוז,

אורלי: כמה אתם צריכים? יש שקופית על כל

הוא מנוהל ומטופל. הנוירוכירורגיה נמצאת בתוכנית החומש. אנחנו מציינים פה שוב שצריך אישור רגולטור להקים מחלקה נוירוכירורגית ואנחנו צריכים גם להכין את המעטפת להקמה

שיעור המיטות הכלליות לנפש בצפון הוא רק 59 אחוז משיעור המיטות לנפש בחיפה, ושיעור הרופאים לנפש בצפון הוא 55 אחוזים בלבד משיעורם

בואו נשמע את אורי גולדשטיין, סמנכ"ל בכיר וראש מינהל תכנון. בואו

הרי בסופו של דבר, משרד לא הקצה מאז התוכנית לסורוקה איזושהי תוכנית חומש לבית חולים, תקציב ייעודי

הם אומרים כרגע שהם לא יכולים לבד וצריכים את משרד

אני רק אדייק: לא אמרנו שאז היא תצא לפועל. היא תצא לפועל, אבל היא תיעשה יותר מהר. זה מה שגדי אמר. התוכנית יוצאת לפועל בכל